רשות יושב-ראש הכנסת,

להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת הודעות שר הבריאות על מסקנות הוועדה המיוחדת

תודה למזכיר

הנושא הראשון שעל סדר-היום,

הממשלה על צירופו של חבר הכנסת גדעון סער כשר נוסף בממשלה לפי סעיף 15 לחוק-יסוד:

אני מתכבד להזמין את שר האנרגיה והתשתיות אלי כהן למסור את הודעת הממשלה.

האוצר לא הגיע, וזה דבר הזוי

בתקופה הכי מאתגרת לכלכלת ישראל, אחרי ארבע הורדות של דירוג האשראי, האינפלציה שמרימה את הראש, הגירעון שמרקיע שחקים, יוקר

אם מבקשים להתחלף, בבקשה, חבר הכנסת שטרן.

אז אני עולה. בבקשה,

חברת הכנסת שרון ניר, נמצאת איתנו? לא, חברת הכנסת מירב כהן, לא, חבר הכנסת נאור

היתרון שלך, אתה תעלה לפה ואתה לא מוגבל בזמן. היתרון הנוסף שלך,

ומה שאני רוצה בעיקר לדבר עליו זה לא ההסכם הספציפי

עצרתי את הזמן. בוא נראה אחרי הבחירות איפה אנחנו ואיפה - - - בוא

מהדברים לא הספקתי אתמול, אז אני אקרא אותם היום. הוא אומר כך: "לפני חודש וחצי היה ראש השנה, עשרת ימי תשובה ויום

תודה רבה לחברת הכנסת וולדיגר. חבר הכנסת יאסר חוגי'ראת, אינו נוכח, חבר הכנסת יוסף עטאונה, אינו

ורק מזכירה לכם שיושב-ראש המפלגה שלי, לפיד, הציע פעמים רבות רשת ביטחון בתמורה לעסקת חטופים. מכובדי חבר הכנסת סער, אתה אמרת: אני חושב שמנהיג צריך להגיד דברים ברורים, את חושבת שהמילה שלי לא חשובה? אז אדוני, לא רק שאין לך מילה, מסתבר שגם

הכנסת, כנסת

ועוד כזה שמובא לכאן בזמן מלחמה: לא חלילה טובת ישראל, כניסה לקואליציה תמורת עצירת ההפיכה המשטרית, הצלת החטופים

חבר הכנסת שקלים, אתה הדובר הבא.

לא מגיע לחיילי צה"ל הגיבורים שמחרפים נפשם,

לא מגיע להם לדעת שממשלת ישראל תעשה הכול עבור שוויון בנטל?

לא אחד,

הם צריכים לראות אתכם מתעסקנים? דואגים

אני יכול להגיד לכם שגם מבחינת המהלכים האחרונים של המלחמה בתקופה הזו,

אני גאה בצבא שלנו, אני גאה בחיילים שלנו, אני גאה בממשלה שלנו, בקבינט, ואני גאה בראש הממשלה שלי ושלנו.

ומגיע לו את כל הקרדיט על זה שהוא יודע להוביל

תצלח דרכם ויצליחו במשימתם.

תודה רבה. חבר הכנסת אלון שוסטר, בבקשה.

לרשותך. תודה,

מנוסה, לא רק בעת מלחמה אלא לקראת החרפתה.

גדעון, ההצטרפות שלך לממשלה פוגעת ביעדים הלאומיים. בחלוף שנה למלחמה צריך לצאת לבחירות ולא לחזק ממשלה שכשלה. זאת אומרת, להחליף שר ביטחון לא,

אני מקווה שאני אפתיע אותך קצת.

שלך ושאתה שמח לראות אותו. טוב. אדוני היושב-ראש, עמיתיי חברי וחברות הכנסת, מכובדי, מכובדי השר,

ראינו אתמול בהצבעה על התקציב. ראינו אתמול בהצבעה על התקציב. כן,

בגלל זה הצבעתם נגד התקציב למילואימניקים. אבל אופוזיציה יכולה להיות אופוזיציה לוחמת, תקיפה ונחושה גם בזמן שהיא אופוזיציה

תפסיקי כבר, שחררי את השב"כ. שחררי את השב"כ כבר.

תראו, אני עומדת כאן די בבושה. אני לא שותפה למהלך הזה של הכנסת גדעון סער לממשלה מהסיבה הפשוטה שאני לא סומכת עליו ולא מאמינה

גרוניס אמר עליה שהיא לא ראויה ולא כשירה. אתה בעצמך הבאת למינוי מישהי שהיה לך ברור שלא

ובתוך כך, לביטחון המדינה. לכן נסיים. אנחנו נצביע בעניין הזה להרחבת הממשלה, למגינת ליבם של האנשים שיושבים באופוזיציה, שרבים מהם היו צריכים להצטרף מתחת לאלונקה,

גדעון סער הציג את עצמו בעבר כחלופה שלטונית. אפילו אני חשבתי שהוא יכול להיות חלופה שלטונית, ונדהמתי מהמהפכה, מהאופורטוניזם הנורא הזה. אני רק רוצה להזכיר שהוא דיבר על נתניהו כאסון למדינה. "אני לא אצטרף לממשלת הליכוד", הוא אמר רק לפני כמה ימים.

נתניהו לפטר את שר הביטחון

תעשה. אתה רוצה להיות אופורטוניסט, תהיה. תהיה, זו החלטה שלך.

לך.

לכולם.

חבר הכנסת אבי מעוז, בבקשה. עד שלוש דקות לרשותך, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אדוני השר, השר נמצא?

רבותיי חברי הכנסת,

מבחינתי, הלקח שאני לוקח איתי לקראת השנה החדשה, קצת צניעות, פחות יהירות וגאווה, יותר

תודה רבה ושנה טובה. חבר הכנסת סימון דוידסון, בבקשה. עד שלוש דקות לרשותך, בבקשה. עד שסימון

אני רוצה להגיד לך - - - מלחמת יום הכיפורים - - - תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, קודם כול אני רוצה, אבי, ברשותכם, לפרגן.

זה לא משנה אם זה יהיה בעוד חודש או בעוד שנתיים. אנשים מסתכלים ואומרים: איך אני יכול להאמין להם אם זה עשה ככה,

וזה פתאום התהפך? היחידים באמת, יושב שם פינדרוס, שכל הזמן אומרים ועושים ויש להם דרך אחת מול הבוחרים שלהם זה החרדים ויש עתיד.

שיגיע לקבורה מכובדת על אדמת מדינתנו. אני רוצה לשתף אתכם, כדי שנזכור בכל רגע נתון את חטופינו. ביום שבת השתתפתי בעצרת בקשתות בשער הנגב.

דבורה עידן היא אמו של צחי עידן. צחי

עוד לציין - - - לסיום. לסיום, גברתי.

אז אני אקריא את מה שחשוב לי שתשמעו: אני חוששת שהעם כבר לא שומע את הזעקות של החטופים. אנחנו נכנסים לזמנים רגישים ברמה האישית, ברמה הקהילתית וברמה

גדעון? לא תיכנס בזכות דיל פוליטי?

חבר הכנסת גדעון סער, אתה כחבר ממשלה אחראי לכל מה שקורה כאן: לפרובוקציות של בן גביר בהר הבית, לשרפת בתים על יושביהם ביהודה ושומרון, לרצח פלסטינים על

אתמול חזרו מתקיפה בתימן. מילה וחצי על הצטרפותו של גדעון סער. לא אקדיש לכך מילים רבות. גדעון סער מתהפך כמו חביתה. במקום להחליף את הממשלה הרעה

אתם עומדים ואיפה אתם נמצאים.

האם אתם נמצאים עם האופוזיציה כולה, ללא יוצא מן הכלל, כמו שהציג את זה גלעד קריב, עם מהללת השהידים עאידה

תודה רבה. חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי, בבקשה.

אני רק מזכיר פעם נוספת שחבר הכנסת היחיד שהורשע בטרור יושב לצידך

המהלך בושל במלואו. אני רוצה לתזכר את כל מי שיושב כאן היום. אנחנו פחות משנה לאסון הנורא ביותר שידעה המדינה. גדעון, אז נכנסת לממשלה כדי לעזור, זה לא היה מזמן. אתה בעצמך הרגשת חסר השפעה והרגשת שאתה צריך לעזוב.

בבקשה גברתי, עד שלוש דקות לרשותך. תודה אדוני היושב-ראש.

אני חושבת שמשהו נשבר אתמול בפוליטיקה הישראלית. האמון, שהוא גם ככה כל כך נמוך בממשלה בכנסת,

ולכן, כשהגיע הרגע שבו גדעון סער החליט להצטרף לממשלה כדי לחזק אותה,

היה ברור שזהו המהלך הנכון. הוא ראה את התמונה המלאה, מה טוב למדינה שלנו בשעה הקריטית הזו.

אלה שמבקרים את המהלך הזה, שמנסים להסית ולהצית,

האחדות הזאת מפחידה אותם. הם יודעים שכשהעם רואה הנהגה מאוחדת, כשיש תחושת שותפות אמיתית, הכוח

בשנים האחרונות.

תשקול את המילים הבאות שלך.

ויושבים כאן, עולים נואם אחר נואם ומצטטים ציטוטים של אנשים שדיברו במשך שנים.

חבר הכנסת עמית הלוי, אינו נוכח. חבר הכנסת, בבקשה. חבר הכנסת רון כץ, בבקשה. - - - תתגייס, תתגייס, תתגייס.

יחד, אם אתם לא באים איתנו? זו האמת. יש ניתוק אמיתי בבית הזה, והניתוק נראה בדיוק ככה. הם יעמדו פה על הדוכן,

ביחד,

נגיע כולנו מול העולם, שבע חזיתות.

רגע על מה שעשה גדעון סער.

לא ראיתי דבר כזה. אחרי ששמענו את זאת שנגד, ולא רוצה שהוא יבוא, אני רוצה לדבר על מה שהוא עשה פה, כי חשוב שישמעו את זה גם אזרחי מדינת ישראל,

לפני חודשיים הוא עמד פה

המפלגה שלו. גדעון, גם אם תנסה למחוק את העבר ולשנות את המציאות, הארכיון זוכר הכול, גם אנחנו. אנחנו נדאג לבטל את עילת הסבירות, בין היתר לאפשר לך להמשיך לקשקש את עצמך באופן בלתי סביר".

אני רק רוצה להזכיר את הקמפיין של 2014 בליכוד,

למה התפטר גדעון סער, זוכרים את הקמפיין?

איזה חותם תשאיר?

תודה רבה. תודה, גברתי. חבר הכנסת משה טור פז, בבקשה. עד שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש,

ברית הציונים, כל אלה שבערב ראש השנה יהיה להם ילד אחד

וילד שני שיהיה בגבול לבנון ואולי בתוך לבנון, ויהיו אלה שרק יתארגנו לקראת, ברית

קודם כול, אני מברך אותו על המהלך הזה.

כולם, דיברתם על כל מיני שותפים, לפיד, גנץ.

מה קרה עם הקבינט ואיך נראית המלחמה ואיך היא נראית היום, היום,

תגידו מילה טובה. כשאתם רואים את ההצלחות אחת-אחת, הצלחות שלא נמצאות אפילו בסרטים של ג'יימס בונד, אתם במקום לבוא ולהגיד,

כל הכבוד למדינת ישראל שניצחה, אתם ממש עצובים מהדבר הזה. ניצחנו? אתם עצובים

תשעה מנדטים בסקרים. חבר הכנסת שקלים, קריאה ראשונה.

"נתניהו רגיל לשקר לכולם וכל הזמן. מתברר שעם בנקים וסוכנויות דירוג האשראי זה לא

אי-אפשר למכור להם סיפורי

הפוך. גדעון, אתה מדבר על ניצחון ועל אחדות, אבל אתה מוכר

על מנת לקחת חלק בזמן מלחמה. - - - אין לכם זכות וטו על הרפורמה המשפטית. סליחה, אלעזר.

גם לא הייתה זכות וטו על הרבה מאוד דברים,

- - - - - - סליחה, גלעד. היה לנו מאוד קשה להיכנס לתוך הממשלה הזו. אבל זה היה הדבר הנכון בזמן מלחמה אחרי 7 באוקטובר. התנאים לא השתנו.

להפיל את הממשלה, ללכת לבחירות. לא אמרתם - - - - - - אין אחדות עם כהניסטים, אין אחדות עם גזענים.

תודה. חברת הכנסת אפרת רייטן, תודה. חבר הכנסת שטרן, תודה.

כאשר אנו חוגגים עם יקירנו את ראש השנה, הבה נישא בליבנו תפילה לחזרתם הקרובה של כל החטופים ולמען היכולת שלנו כעם להתעלות מעל על כל הפילוגים ולאחד את

אלקין, בשורות טובות.

מייד איבדתם את העשתונות. אני אוסיף זמן לחבר הכנסת אלקין.

בבקשה.

2. על זה שדרשנו שתהיה לנו יכולת השפעה

שאמרו: הכול מתנהל טוב, לא צריך לשנות. מי אמר? על שני הדברים האלה עזבנו את הממשלה

אתה נגד להחליף אותו? אבל אני מציע לכם - - - חבר הכנסת כץ.

כל מי שמאמין במטרות של המלחמה הזאת וכל מי שמאמין שדווקא בדרך של הפעולה האקטיבית, כמו שהוכח בשבועות האחרונים,

- - - קטי שטרית. חברי הכנסת.

חנוך אמר שהוא מדבר מניסיון. חברת הכנסת שטרית, די.

הבעיות של הממשלה הזאת לא ייפתרו בגלל המהלך הזה,

אני פונה מפה לציבור

אני יודע שהיה אתמול יום מייאש. אבל אתמול הייתם בצד הצודק של ההיסטוריה, וגם היום אתם בצד הצודק של ההיסטוריה.

ואתם נהניתם מזה שעמדתי בה. איך נהנינו? איך נהנינו, שרימית? חבר הכנסת כץ. אתם ממשלה לא הייתם רואים עוד אלף שנה,

חבר הכנסת כץ. באמת, אבל.

מספיק. אוקיי, קריאה שנייה. אמרתי בפומבי גם אחרי 7 באוקטובר, גם בראיונות לתקשורת: נגמר עידן הפסילות, אין יותר פסילות בין יהודים

בנושא ועדת החקירה הממלכתית בנושא החטופים.

שמעתי את הרשימה הארוכה, מאחד מחברי

כל מה שאמרת שנוגע למלחמה, אני חושב ההפך. - - - ביבי - - - חברת הכנסת ביטון, את

שנייה. אם הם לא היו מפריעים, הייתי מסיים מזמן. חבר הכנסת שירי, גם אתה. - - - למה אתה - - - הוא רגיל לזרוק אבן. כל מה שאמרת לגבי המלחמה, אני חושב בדיוק

- - - חברת הכנסת לזימי. חברת הכנסת לזימי, אני שמעתי את דברייך, דיברת על הסקרים. אתם הייתם הרבה מאוד זמן בשנתיים האחרונות מתחת לאחוז

חברי הכנסת,

בבקשה. - - - חבר הכנסת שקלים, קריאה שנייה.

כמו שאלמוג כהן אמר לי - - - חבר הכנסת שוסטר, אני לא רואה אותו פה,

על מי עסק בפוליטיקה בזמן

יהיה קשה לפני שיהיה טוב, אבל אני מאמין שאנחנו

השנה, בשורה טובה לעם ישראל.

שקלו מחדש את

השר בלי תיק - - - חבר הכנסת קריב,

השאלה.

אני מבקש שעל פי הנחיות הייעוץ המשפטי של הכנסת, כל הסיכומים בין ראש הממשלה נתניהו לחבר הכנסת גדעון סער יוקראו כאן או יוצגו כאן לפרוטוקול לפני

הממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כחבר הממשלה ולקיים את החלטות הכנסת.

תודה רבה. הודעה ליושב-ראש ועדת הכנסת. אדוני היושב-ראש, אבקש להודיע על חילופי אישים בוועדת החוץ והביטחון מטעם סיעת הימין הממלכתי.

הוא לא יכול להיות חבר בוועדה,

אני רוצה רגע לספר משהו לשר ללא תיק גדעון סער. אני רוצה להגיד לך שריחוק מאחוז החסימה לא מצדיק למכור מדינה

מגיע כל כך הרבה יותר. למשפחות הדואבות, השכולות, הכואבות, מגיעה הנהגה ראויה, שתתקן,

ושום כיסא, שום כיסא לא שווה את המדינה. תודה רבה. חברת הכנסת רייטן, בבקשה.

וכשאתה עושה את זה אתה יורק, עם אפס המנדטים שלך, אתה יורק על ציבור שלם של אנשים. ואני רוצה להגיד לך מילה אחרונה. זה היה

השנייה ולקריאה השלישית את הצעת חוק הגנה על

חרבות ברזל) (תיקון מס' 2), התשפ"ד 2024, שהגישה הממשלה. במשפט אחד מקדים אני אומר שזה פשוט להאריך את התקופה של ההגנה על המפונים ועל החטופים ועל המשפחות שלהם מפני פיטורין

ואנחנו אומרים: "יעקב חבל נחלתו". למה חבל? רש"י אומר: כי חבל מורכב משלושה חלקים לפחות, וזה אברהם,

שלא תעשינה ידי אויבינו תושייה, ועם ישראל ישכון לבטח בארצו, ונזכה לקבל את השנה החדשה,

הצעת החוק אושרה פה אחד ללא הסתייגויות, ולפני שאני אבקש מהכנסת לאשר את הצעת החוק בקריאות שנייה ושלישית, אני רוצה להודות לצוות הוועדה שהתייצב, כולל